היום ה-4 באוגוסט 2020, השעה 12:20 ואני מתכבדת לפתוח את ישיבת ועדת העבודה, הרווחה והבריאות. על סדר היום הצעת חוק עובדים זרים (הוראת שעה נגיף הקורונה החדש), התש"ף-2020, הצעת חוק ממשלתית שעברה במליאת הכנסת בקריאה ראשונה והיום אנחנו כאן בהכנה לקריאה שנייה ושלישית. מי מציג לנו את הצעת החוק? שלום. גברתי היושבת ראש,

ברשותכם, אני אציג את הצעת החוק.

התפרצות נגיף הקורונה הציבה אתגרים משמעותיים גם בענף הבנייה, בענף החקלאות ובענף התעשייה. רק כדי לסבר את האוזן, כשני שליש משלדי הבנייה בענף הבנייה נבנים על ידי עובדים פלסטינים. המשמעות של העלייה בתחלואה, גם ברשות הפלסטינית וגם במדינת ישראל, היא אי כניסה של עובדים פלסטינים לישראל. זה אומר באופן חד משמעי הריסה של